צוהריים טובים, היום י"ז באייר, התשפ"ג. או-טו-טו ל"ג בעומר. השעה 11:30. אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה בעניין הצעת תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה), התשפ"ג-2023.

הלא הם משרד המשפטים או רשות התאגידים. מי הדוברת?

ומלבד הנטל הבירוקרטי שאתם מטילים עליה להגיש דיווח שנתי שהוא העתק, בוודאי חברות יחיד, חברת יחד, אותו בעל מניות או דירקטור, אותו זה, כל השנה, זה למלא אותו דוח "העתק הדבק". לא משתנה שום דבר מרגע הקמת החברה ועד 120 ולפעמים גם אחרי, ואז היא הופכת להיות חברה מפרה כי הבן אדם מת והוא לא מתחזק את החברה שלו. ואתם מטילים עליהם אגרה שהיא לא קטנה, אם הם משלמים בזמן זה 1,200 אם לא משלמים בזמן 1,600 בשנה, על מידע שאני אפילו לא יודע אם הוא קונסטיטוטיבי, הרי זה לא קונסטיטוטיבי,

השרות שבעל החברה או הציבור מקבל מכם הוא מוגבל מאוד בתועלת שלו, בוודאי ביחס לעלות הזאת האם האגרות לא כבדות מדי? האם לא כדאי לחשוב או לעבור למודל של רישום פעולה? שעבודים אתם בכל מקרה גובים כן אגרה, לא? או רישום שעבוד לא? חלק משעבוד לא. אולי כמו שיצרתם מסלול לחברות יחיד לרישום מזורז, ולכאורה עכשיו גם יצרתם מסלול לפירוק מזורז של חברות ללא פעילות, אולי תייצרו מסלול אגרה מופחתת למישהו שלא צריך את כל סל השירותים הנרחב שרשות התאגידים יכולה להעניק לחברה, ובא עם חברת יחיד שהאגרה תהיה יותר נמוכה? הרישום מהיר מאוד, בהקמת חברת יחיד, אין כמעט בעיות כל הכבוד,

קיצרתם מאוד את הימים כבר בעבר, עוד לפני כמה שנים, ולמיטב ידיעתי מתפקד כמו שצריך. דווקא באופן אבסורדי, ככל שהפכתם את התהליך להרבה יותר קל ופשוט, בן אדם שואל את עצמו: למה לעזאזל אני משלם סכום כזה גדול, על משהו שמגישים שנייה וזה בערך הפעם האחרונה שאני פוגש אתכם, למה אני צריך לשלם כל כך הרבה על זה? אני מצטרפת למחשבה של כבוד היושב-ראש. עם כניסתי לתפקיד, אחד הדברים ששאלתי את עצמי וזאת שאלה שהעסיקה גם את הרשות, זאת השאלה האם אנחנו יכולים לייצר איזושהי הקלה גם בתחום של אגרות. הנושא הזה נמצא עדיין בבחינה, אנחנו בוחנים את הנושא הזה לעומק מכמה סיבות: סיבה ראשונה בעבר הוגשה תביעה נגד רשות התאגידים בטענה לזה שהאגרה היא אגרת יתר. ונעשתה בדיקה מפורטת ונמצא שמעל 75% מהאגרה מקבלים תמורה בעדה בכל סוג של חברה. יש פירוט על איזה תמורה מקבלים?

הגשנו את זה במסגרת בית המשפט והתביעה נמחקה. מה אנחנו עושים עם היתר? אנחנו כל הזמן פועלים לייעול של כל המנגנונים.

כמו שאמרנו, השקה של אפשרות לרשום חברה ללא עורך דין על ידי יצירה של תקנון מובנה דרך המערכות שלנו, היום אפשר לעשות את זה.

באזורים של ממשל זמין למשל, אנחנו מתחילים להפיץ לכל אדם את האפשרות לדעת באיזה חברה הוא נמצא ולקבל הודעות דרך ממשל זמין.

הקמנו את קמפוס רשות התאגידים, שהוא נותן לבעלי חברות אפשרות ללמוד אצלנו בחינם קורסים, קורס ניהול חברה חדשה, כמובן שאנחנו מביאים את כל הרגולטורים במשק ואנשים שיוכלו לעזור לאותה חברה להתקיים.

אנחנו כרגע עובדים על אתר הגיידסטאר שכולם מכירים. להכניס לתוכו את כל המידע על חברות כדי שאפשר יהיה לדעת איזה חברה נמצאת באיזה מקום ואפשר יהיה לקבל יותר שירותים בעת פרסום חינם מטעם המדינה. אנחנו כל הזמן עובדים על תהליכים שמאפשרים גם רישום שעבוד מרחוק, ממשקים עם הבנקים. הקו שלי הוא שתעשו פחות ותיקחו פחות כסף, לא שתיקחו הרבה כסף ותעשו יותר. אני רוצה שרישום תאגיד במדינת ישראל ובכלל החזקת חברה, או מה שלא קיים עדיין במדינת ישראל וכדאי אולי שיהיה קיים, מה שנקרא: single part partnership שזה בעצם אישיות משפטית שקופה לדיני המס, אבל כן עם ישות משפטית נפרדת. נראה שיש לזה הרבה יתרונות בהקשרים אחרים, זה קיים בעולם ובארץ זה לא כל כך קיים. הדברים האלו שיהיו גם זולים כדי שיהיה כדאי לעשות את זה גם למישהו שאין לו מחזור כל כך גדול שהוא חייב להחזיק רואה חשבון וכולי, אלא באמת לאפשר לאנשים את ההקמה. את הפירוק אנחנו מקלים עליהם פה, את ההקמה כבר הקלתם, אבל בכל זאת, האגרה השנתית הזאת היא גבוהה מאוד. ושוב, תפתחו עוד ועוד שירותים אז תוכלו אולי להצדיק אולי לבית המשפט את האגרה. אבל אני אומר: אני לא רוצה, אני יודע מה אני עושה בחברה שלי, אני רוצה להקים חברה, אני מקים חברה בין אם מסיבות מס בין אם מסיבה שדורשים ממני לפעמים להיות תאגיד לדברים מסוים למה שאשלם על זה 1,200 או 1,600 שקל בשנה כשאני לא צריך שום דבר? העניין הוא באגרות שהרבה פעמים אנחנו רוצים למשל לתמרץ חברה שיש לה פעילות מינורית, אז אנחנו אמורים לתת לה פטור מאגרה או אגרה נמוכה מאוד. ואז מה שאנחנו עושים בעצם, זה שאנחנו מתמרצים אנשים להקים חברות, שזה פוגש אותנו בעולמות אחרים של מס ושל הלבנת הון שבהם אנחנו צריכים להיזהר שכשאנחנו באים להקל, אנחנו לא מכבידים באזורים אחרים. לכן כשאנחנו עושים את הבדיקה הזאת, ואנחנו עדיין עושים אותה, גם משרד המשפטים כן בודק כרגע, יש תהליך של בדיקת האגרות, אנחנו מתייעצים עם האוניברסיטה העברית, עם מדיניות ציבורית, לראות כל תזוזה שלנו באגרות, מה היא עשויה לעשות במדינה, כדי להיזהר ולא לשפוך את התינוק עם המים.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך קבוצה של סטודנטים שנמצאת פה מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. ברוכים הבאים. בסדר גמור, נקריא, לא נצביע בכל מקרה כרגע כי קבענו שניתן התראה קצת לפני, אבל נסיים את ההקראה ומקסימום נצא להפסקה עד ההצבעה. נעשה התייעצות סיעתית. אפשר שאקריא כי

בואו נסיים את ההקראה. רק אגיד שעשינו פה הרבה תיקונים, זה נראה קצת אדום, אבל זה תיקוני נוסח וזה מוסכם על משרד המשפטים. טיוטת תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה), התשפ"ג-2023 "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44-366 לחוק החברות, באישור שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 5א 1. בתקנה 5א לתקנות החברות" שזאת התקנה המרכזית שקובעת את הפטור לחברות רגילות. (1) בתקנת משנה (א) במקום הרישה יבוא: "(א) אל אף האמור בתקנה 5" תקנה 5 זאת התקנה שקובעת את החובה הכללית לשלם אגרה "חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז כאמור בסעיף 342מג לחוק עד י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) (בתקנה זו המועד הקובע), או חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות או לפי סעיף 342לח(ג) לחוק עד ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) לאחר שקיבלה עד למועד הקובע החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון לפי סעיף 319 לפקודת החברות או לפי סעיף 342כד לחוק, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן:" אם תרצו להסתכל, בסוף המסמך יש נוסח משולב שאפשר לראות. המסמכים שצריך להגיש אלו מסמכים של רשויות המס, שמראים שהחברה היא לא פעילה. (2) בתקנת משנה (ג), אחרי "לפקודת החברות" יבוא "או לפי סעיף 342לח(ג) לחוק זה תיקון נוסח שעשינו. (3) בתקנת משנה (ד), אחרי "סעיף 338 לפקודת החברות" יבוא "או לפי סעיף 342לח(ג) לחוק".

ההפניה לפקודת החברות היא נדרשת, יש איזושהי הוראת מעבר שלפיה יש חברות שעדיין הדין שחל לגביהם הוא הדין שלפי פקודת החברות. התיקון שעשינו פה הוא התוספת שאנחנו מפנים גם לסעיף המקביל בחוק החברות, שזה הסעיף העדכני שחל לגבי מרבית החברות. כרגע במצב המשפטי היום, אנחנו עדיין צריכים את שתי ההפניות האלה.

תיקון תקנה 5ב 2. בתקנה 5ב לתקנות העיקריות: (1) בתקנת משנה (ב) אחרי "לפקודת החברות" יבוא "או לפי סעיף 342לח(ג) לחוק. זה אותו דבר בתקנת משנה

(2) בתקנת משנה (ג) אחרי "סעיף 338 לפקודת החברות" יבוא "או לפי סעיף 342לח(ג) לחוק". תיקון תקנה 5ג 3. בתקנה 5ג לתקנות העיקריות, במקום "לפי תקנות אלה" יבוא "לפי תקנות 5א ו-5ב". גם זה תיקון נוסחי, שהסעיף הזה בתקנות פשוט אומר שהפטור לפי התקנות, הוא יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו וזה תיקון נוסח שמבהיר בדיוק למה הדבר הזה מתכוון. החלפת תקנה 8א, שזאת התקנה שקובעת היום את התוקף. כמו שאמרנו, ב-2017 התקנה הזאת נוספה ובעצם קבעה את הפטור כמשהו שהוא קצוב בזמן. ועכשיו משנים אותה. החלפת תקנה 8א 4. במקום תקנה 8א לתקנות העיקריות יבוא: "תוקף 8א. (א) תקנה 5א תעמוד בתוקפה עד י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) (להלן בתקנת משנה זו המועד הקובע), לעניין חברה שהגישה לרשם בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז כאמור בסעיף 342מג לחוק, ועד ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) לעניין חברה שקיבלה עד המועד הקובע החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון לפי סעיף 342כד לחוק או לפי סעיף 319 לפקודת החברות. (ב) תקנות 5ב ו-5ג יעמדו בתוקפן עד תום חמש שנים מיום תחילתן של תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשפ"ג-2023". המשמעות של תקנת המשנה שקראתי עכשיו תקנה 5ב זו התקנה שעוסקת בחברות בית משותף. 5ג זה מה שאמרתי עכשיו, זה הסעיף הכללי הזה שאומר שבעצם הפטור חל רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו, והתוקף של שתי התקנות האלה, הם מבקשים שהוא יהיה לחמש שנים נוספות. ויש פה הוראת תחילה,

תחילה רטרואקטיבית: תחילה 5. "תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023)". שזה אומר back to back עם המועד שבו התקנות הקודמות פקעו. יפית, אם את יכולה בקצרה להסביר את מה שאתן מבקשות פה עם המונחים? זה יוצא חמש שנים מ-16 בפברואר. נכון. סליחה, לא הסברתי את זה תחילתן של תקנות חברות (אגרות) (תיקון), זה התיקון הזה.

מהמועד שהתיקון הזה יפורסם, הרי ברגע שהוועדה מאשרת זה חוזר למשרד המשפטים, ומשרד המשפטים צריך לחתום. לא, לא ממתי שהתקנות האלו יפורסמו, מ-16 בפברואר. נכון. נכון.

חמש שנים מ-16 בפברואר. רטרו, מועד התחילה זה מ-16 בפברואר. ומועד התחילה זה חמש שנים, התוקף יהיה חמש שנים מהיום שבו התקנות האלה יפורסמו. מועד התוקף קדימה, מועד הסיום. חמש שנים מיום תחילתן של התקנות שאתה מאשר עכשיו. והתחילה שלהן היא מ-16 בפברואר 2023. וההתחלה היא רטרואקטיבית.

זה יוצא יותר מחמש שנים. זאת אומרת שזה יהיה פחות מחמש שנים. זה יפורסם פחות מחמש שנים. זה יפורסם ב-16 בפברואר 2023, והתוקף יהיה עד 15 בפברואר 2028. נכון. גם אם התקנות האלו יפורסמו מחר, מחרתיים או בעוד חודש, התוקף שלהם יהיה עד 15 בפברואר 2028. אני סתם חושב, עצה טובה, במקום לכתוב חמש מיום זה וזה, לכתוב תאריך. זה הרבה יותר ברור, זה הרבה יותר הגיוני. בייחוד שיש לך תקנות עם תחולה רטרואקטיבית. או שתכתבו 15 בפברואר או שתכתבו 1 בפברואר, כי בעצם התקנות הקודמות חלו עד 1 בינואר. אז תעשו אותה עד 1 בינואר שזה תאריך שעובדים לפיו. פעם שמעתי שינואר זה חודש חשוב לעניין של דרכי עבודה של כל מיני גופים. אפשר כמובן לפי תאריך עברי אם אתם רוצים. אבל לדעתי לעשות את זה חמש שנים מיום התחילה, כאשר יום התחילה הוא לא יום הפרסום זה מייצר בלבול. עדיף פשוט לכתוב תאריך. מקובל עלינו לכתוב - - - תקנות 5ב ו-5ג, כמו שכתבנו בתקנה 5א. בתקנה 5א כתבנו תאריך, 31 בדצמבר 2023. תקנות 5ב ו-5ג, שיהיו עד 31 בדצמבר 2027. נכון? זאת השנה. רגע, רק תסכימו על תאריך שנוכל לכתוב כבר עכשיו. אם אפשר שזה יהיה 15 בפברואר. זה טיפה פחות מחמש, אבל זה חמש מהשנים המקוריות. זה חמש ממתי שפג תוקף הקודם. אתם רוצים עד 2028? עלא עיני ועלא ראסי, רק תגידו מה אתם רוצים. אבל לדעתי עדיף לכתוב תאריך. אפשר לשים 15 בפברואר 2028, ואז אין לנו בעיה עם זה. למה 15 בפברואר? כי זה מה שהם ביקשו.

זה היום שבעצם ניתנה הוראת השעה. אני מבין, אבל אתם - - - אני מעדיף 1 בינואר. פשוט, 31 בדצמבר. שיהיה סוף שנה, שאנשים ידעו. זה יותר הגיוני.

1 בינואר 2027? 31 בדצמבר 2027. פשוט תאריך. כי כשיש לך תחולה של חמש שנים מיום תחילה. אתם רוצים עוד שנה? אין בעיה. זה מקובל עלינו. אז תקנות 5ב ו-5ג - - - לא, אני מבחינתי להפוך את זה להסדר קבע. הם רוצים לקצר.

חובת תשלום האגרה הקבועה בחוק, פטור נקצב - - - נכון. אפשר גם לכתוב פטור בחוק.

רצית שאתייחס לשאלה שלך.

יש זמן. אין בעיה, אנחנו פה בנחת. אני גם לבד, אני יכול עוד מעט לאשר את זה.

מי נמנע? לעניין הפטור, אז כמובן שהתחלנו לקדם את התיקון טרם פקיעת הוראת השעה. זה תהליך מרובה שלבים, גם לאור הסטטוס של בין ממשלות המעבר והתקופה שעד לכינונה של הממשלה החדשה. ומה שכבר ציינו קודם, שלאורך השנים, לא ראינו שהתמריץ החיובי הזה באמת עשה גידול משמעותי, עד לשנת 2022, ששם עם כל האמצעים הנוספים שהפעלנו.

אני רוצה להתייחס לעוד שני דברים ולהדגיש אותם. עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון משיקום כלכלי שבו היה תיקון עקיף לחוק החברות, מסלול הפירוק המזורז למעשה נכנס לתוקף. ומאז אנחנו רואים גידול משמעותי ומתמשך בבקשות שמוגשות לפירוק מזורז. בשנת 2020 שבה הוגשו 4,700 בקשות לפירוק מזורז, בשנת 2021 הוגשו כבר 9,500, וכך שאנחנו רואים את הגידול המתמשך והתוצאה של הדבר הזה, שזה הליך באמת קל ומקוצר. ובנוסף לו, קיבלנו הסמכה משר המשפטים לעובדים מקצועיים של רשות התאגידים להזהיר על פני תצהיר שנדרש בהליכי פירוק מרצון, מה שמוזיל משמעותית לציבור את הליך הפירוק, לאור הצורך לא להידרש בהכרח לשירותי עורך דין לצורך התצהיר הפירוק מרצון. כשבעצם קיימים לנו היום לפי החוק וכך גם הגדרנו את זה בתקנות, שני מסלולי פירוק. פירוק אחד זה פירוק רגיל בהליך רצון, שההתחלה שלו זה בהחלטת החברה, באסיפה כללית. תצהיר כושר פירעון על ידי רוב הדירקטורים, כשהחברה יכולה לפרוע את חובותיה תוך 12 חודשים מתחילת הפירוק שלה ומינוי של נאמן שהוא אמון על הליך הפירוק. ברור תביעות החוב, תשלום חובות החברה, חלוקת היתרה בין בעלי המניות. כשהוא מסיים את תפקידו, הוא מכנס אסיפה כללית לאישור הדוח המסכם של הליך הפירוק. הטיוטה שלו מצורפת לאסיפה הכללית, והוא שולח לרשם את הפרוטוקול בצירוף הדוח המסכם לצורך החיסול של החברה. זאת הסיבה לצורך לחברה בהליך בפירוק רגיל, אז קבענו את המועד שבו היא צריכה להגיש את הבקשה, שזה תחילת הפירוק ומינוי הנאמן, שזה עד סוף השנה הנוכחית. וגם את המועד שבו היא צריכה להשלים את הליך הפירוק, כלומר להגיש לרשם את הדוח המסכם לצורך חיסולה. היא צריכה להגיש את הבקשה עד סוף השנה הזאת והיא צריכה להשלים את הליך הפרוק עד סוף שנת 2024. זה היה סוג אחד. כדי לקבל את הפטור, שהפטור הוא כמובן פטור על השנים שבהם החברה הייתה לא פעילה כלכלית כפוף להצגת האישורים הנדרשים. המסלול השני, הפירוק המזורז, שנכנס כמו שאמרנו בספטמבר 2019, מיועד לחברות שאין להם חובות,

הליכים משפטיים, הליכים מינהליים תלויים ועומדים. הוא גם כן מתחיל בהחלטת החברה על פירוק ותצהיר של רוב הדירקטורים, שהתקיימו התנאים האלה לפירוק המזורז ולא ממונה נאמן,

אפילו לא את ההוצאה של התצהיר כשאפשר לעשות את זה מולנו. וככל שלא מוגשת התנגדות, תוך 100 ימים מתחסלת החברה למעשה על ידנו. אם מוגשת התנגדות, זה מעביר אותנו להליך של הפירוק הרגיל. לגבי אותן חברות, כיוון שזה הליך קצר מאוד וממוקד, אז הן צריכות להגיש את הבקשה לפירוק מזורז עד סוף השנה הזאת. לגבי הסוג השלישי שהתייחסת אליו, חברות בית משותף. כאן כבר יש חסמים נוספים שהם לא רק באחריות החברה. זאת אומרת שלצורך החברה של אותן חברות, נדרש הליך של רישום בית משותף. ולכן זה משהו שאורך תקופה יותר ארוכה ולכן נדרשת הארכה של תקופת הוראת השעה לתקופה ארוכה יותר. זה מה שאנחנו מציעים במסגרת התקנות. לגבי השאלה שלך לעניין אחרי ביטול הפטור, אחרי שכבר תפוג הוראת השעה. בתקופה שהחברה היא בפירוק מרצון היא עדיין תצטרך לשלם אגרה שנתית. אבל זה משהו שלא דנו בו והוא דורש גם את אישור ועדת האגרות. אנחנו נשקול אותו במסגרת כשתסתיים התקופה הזאת, נשקול האם להתייחס גם לתקופה הזאת, כי גם בכך יכול להיות תמריץ לעודד חברות באופן שגרתי. בינתיים איש הדאטא שלכם הצליח לאתר את החלוקה כמה הם חדשות וכמה הם ישנות? אני שוב אומר, אני חושב שהמספרים של מהלך העסקים הרגיל של יצירת חברות כמה חברות נרשמות כל שנה? 20,000 בערך. ואתם אומרים שמוגשת כ-7,000 בקשות. זה מאוד יכול להיות שמ-20,000 של שנה קודמת נמחקות 5,000. צריכים קצת תקציבים לשכפל את יכולות ה-BI שלנו. אבל באמת כדי - - - לא צריך הרבה BI. אתם פשוט יודעים כמה חובות מחקתם. זה דבר דווקא שקל מאוד, אתם יודעים חוב אגרה. אנחנו לא מבצעים מחיקת חובות. לא, כשאתם כרגע - - - החובות הם שבע שנים אחורה. אם זה מ-30 שנה, אנחנו לא מייצאים - - - בסדר, אז אתם לא תדעו - - - אבל אתם כן תדעו משלוש שנים,

הבדיקה שהוא עשה מתייחסת לחברות שיש להם ותק של חמש שנים. ב-2022 כ-85% מהחברות שהתפרקו אלה חברות שהן בנות ותק של מעל חמש שנים. ב-2022, 80% מעל ותק של חמש שנים?

לא כבוד. זה יפה, מרשים ביותר. ואין לכם עוד ניתוח על הגל האחרון מן הסתם. יש לנו את של 2023. יש לנו כאן 43%. אבל כמובן שזה מספר חודשים מועט.

דווקא המבצע הזה עם הפנייה האינטנסיבית שהבנתי שאתם עושים אותו רק בינואר או לקראת סוף התקופה של הוראת השעה. התחלתם את זה בדצמבר?

נובמבר, נכון. המבצע הזה הניב דווקא יותר חדשים באופן יחסי למה שהיה לכם ב-2022. כלומר הוא יותר השפיע על בעלי חברות חדשות, כי הם כמעט חצי מהם. מהנתונים האלה כן. חלק מהבקשות עדיין בכוונה לא מטופלות, כי ברגע שאנחנו נלחץ enter במערכת לפני שיש לנו את הארכת הפטור, אנחנו מייצרים בעצם חוב לחברה. לכן יש לנו כרגע למעלה מ-7,000 בקשות בהמתנה. ואני מניחה שגם הם ישפיעו על הנתונים האלה. אוקיי, בסדר גמור. אצא להתייעצות סיעתית עם עצמי עד השעה 12:20. יוצאים להפסקה, תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:14 ונתחדשה בשעה 12:21.) טוב, חזרנו רבותי לדיון בנושא האגרות. שמענו את הכול. התייעצנו סיעתית. הגענו למסקנה שמלבד שינוי התאריך הדרסטי שעשינו ל-31 וכולי, אין שינויים בכלל. רגע, רק תקריא: מצביעים על תקנות החברות - - מצביעים על תקנות החברות. - - (אגרות) (תיקון) (ארכת הוראת שעה) תשפ"ג, 2023. עם התיקונים שהוועדה הכניסה בהם בנוסף. עם התיקון שהוועדה הכניסה לנוסח. תיקוני הוועדה. אנחנו מצביעים. מי בעד ירים את ידו?

מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים.

אני קובע כי תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה) התשפ"ג-2023, אושרו על ידי הוועדה בנוסח המדובר. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי כדי לשבת ולנהל את ההצבעה על ההסתייגויות ועל פרק החוק בנוגע לירושה. אתם משוחררים, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:23.